היום 31 בדצמבר 2018, כ"ג בטבת התשע"ט, והשעה 11:36. האיחור נובע מהתלהבות במפגש הבלתי פורמלי בינינו. בבקשה. נתחיל לפי הסדר. לפני שנעבור להליך של אישור הצווים והתקנות רציתי פה למחות על ההתנהלות של אגף השיקום, על העיכוב הממושך מאוד של העברת הצווים

ברשותך, אני רוצה בקצרה, למען הפרוטוקול, לספר פה את כל ההשתלשלות ולהבין את חוסר האמת או ההתנהגות הלא נאותה של אגף השיקום כלפי הארגון והנכים בכלל, על כך שלא תרמו ולא עשו מאומה על מנת לזרז או לקדם את כל הצווים מול משרדי האוצר והמשפטים. חשוב לתת פה את המידע הזה למען הפרוטוקול. כמה זמן יש לנו? חצי שעה.

היום אני בקושי נושם. אני מבקש הכול בקיצור רב. העדכונים של התגמולים מתבצעים פעמיים בשנה, באפריל ובאוקטובר של כל שנה, מכוח הסכם. התגמולים שלנו צמודים למדד הסקטור הקהילתי במגזר הציבורי. אנחנו מאשרים כרגע את התגמולים של אפריל 2017 ואוקטובר 2017, כאשר את הצווים ואת התקנות של מדד אפריל 2017 אישרנו לאגף שיקום מבחינת נוסח, התחשיב וסכומי העדכון אישרנו ב-24 בדצמבר 2017. מאז ועד אוקטובר לא נעשה עם זה כלום. הייתה התכתבות ענפה בין ארגון נכי צה"ל לאגף השיקום במשרד הביטחון, כדי לזרז את הנושא הזה. מה עושים היום? מאשרים את זה או לא? מאשרים את זה, אבל אני חייב - - - הבנו. מגיעה נזיפה לאגף השיקום. חשוב לדעת שהסכומים שמעדכנים זה סכומים נומינליים, הם לא צמודים, אין על זה ריבית, אין הצמדה. מעדכנים את זה בערכים של 2017. הסכומים הם נומינליים, אבל אנחנו משלמים עדכוני ביניים, ועדכוני הביניים מכסים את כל העדכונים שנעשים פה עכשיו בצווים. אני רוצה להביא דוגמה להמחשה של הפגיעה בתגמולים של נכים. נכים היום מקבלים את המדד לפי אפריל 2016, ובאפריל 2017 היו אמורים לעדכן את התגמולים

ובהתחשב בפיגורים הרגילים אמורים היו הנכים לקבל עדכון ביולי 2017. גם פיגור זה הוא נסבל, אולם כאמור עד היום לא עודכנו התגמולים, כשאנחנו עומדים שנה וחצי לאחר פרסום המדד האחרון מאפריל 2017. לפי האומדן ההפסד כתוצאה מתשלום התגמולים בפיגור ללא הצמדה וריבית מגיע ליותר מ-5.5%. כלומר, התגמול של 100% נכות יעודכן נומינלית ב-60.7 שקלים, כשהיה צריך לקבל 64.13 עם ריבית והצמדה. אני לא מבין מדוע אגף השיקום מתנהל בצורה כזאת באופן קבוע מדי שנה בשנה. בכל פעם בוועדת הכנסת אנחנו מתלוננים על ההתנהלות הממושכת של אישור הצווים. חבר'ה, אני יכול להקשיב, לבכות ולהתבכיין ולראות שהכול לא תקין. אני מודיע לכם שיש לי רק היום ומחר בבוקר להעביר חוקים כדי לתקן עיוותים, וזה עיוות. אני באופן אישי פניתי מספר פעמים דרך הצוות שלי, כדי לקבל את העדכונים וכדי להעביר אותם. יש לי שני פתרונות, או שנמשיך להתבכיין כולנו סליחה על הביטוי החברי, כשאני רואה אתכם אני מרגיש חלק מהמשפחה

שנתחיל להתמודד. אני את שלי אמרתי. כרגע יש לי סכמות להעביר את מה שמציגים בפניי בתנאים שעכשיו שמעתם. אתם לא רוצים שאני אעביר,

אבל המפסידים זה אתם. המאבק צריך להימשך,

אם נעשה את זה כרגע, אתם תימצאו ללא - - - תוכל לעזור לנו לפחות עם מיצוי הזכויות?

אני את התרעומת שלי - - - תעשה לי טובה, אל תהפוך את זה לעניין אישי. חס ושלום. אני פה נציג ציבור, ואני ממלא את תפקידי כאיש ציבור. החלק האישי שלי, אני מתכנן אותו לבד, עם אישתי. כרגע אנחנו חייבים לסיים את העדכונים האלה ולהעביר אותם כדי שתקבלו את מה שמגיע לכם. אלה המילים האמיתיות "מגיע לכם", אף אחד לא עושה טובה. התיקונים הנדרשים, כמו שאתה עושה, אדון גולן - - - השאלה אם העדכונים האלה זה באמת מה שמגיע לנו. אני לא יכול היום לטפל בעדכונים.

אני לא רוצה להשלות אתכם,

לי יש צו, או שאני מעביר אותו או שאני מחזיר אותו. אתם רוצים שאני אחזיר אותו, תגידו לי, אני אחזיר. טוב ציפור אחת ביד מעשר על העץ.

אני חושב שכדאי שתיקחו מה שמגיע לכם

זה לא מה שמגיע, זה מה שאתם חושבים. מה שמגיע לכם בשלב זה בחישוב הזה. אם אתם לא רוצים, אין לי בעיה, אני קם והולך. הרי כולנו יושבים פה כבר שנים רבות. השאלה היא תמיד שאלת האיזון. איזה איזון, גברתי? אל תפריע. עכשיו נכנסנו לדיון רציני. השאלה היא תמיד שאלת האיזון. אם נעביר את הדברים כמו שהם עכשיו, האם זה יגרום נזק או תועלת לנכים ולמשפחות? זאת כל השאלה. ומה התשובה? אני חושבת שכל צעד קדימה מוביל אותנו אל מקום טוב יותר. ככה נהגתי וככה אני נוהגת גם עם יתומי צה"ל, עם רשימת הבקשות שלהם שהועלתה גם בוועדה הזאת וגם בשדולה. אני חושבת שבכל פעם צריך להתקדם באופן שבו אפשר להתקדם. אני יודעת שזה לא שלם. הרי אני יודעת יותר טוב, אני יושבת פה ועל זה אנחנו רבים. ויושב-ראש הוועדה בזמנים שאתם לא רואים, עובד בשבילכם בלי הפסקה. מה אתם עושים בשביל הלומי הקרב? לצערי הגענו - - מה אתם עושים בשביל הלוחמים הלומי הקרב? - - לצערי לזה - - - אנחנו תמיד באים וצועקים פה. הישיבה נעולה. אני אחזור כשיהיה פה שקט. (הישיבה נפסקה בשעה 10:45 ונתחדשה בשעה 10:49.) חברים,

כל מי שלוקח את רשות הדיבור ומפריע, יוצא מהחדר במקום, אין התרעה לא אחת,

לא שלוש. יהיה מה שיהיה, אני מעביר את התקנות האלה ואת

זה לא המקום לדיון. אתם רוצים דיון, אני אעשה לכם דיון. הכנסת מתפקדת עד הכנסת הבאה, אבל כרגע תתנו להעביר, כי האגף מצוין, ולצערי מי ששייך לשם זה אנשים עם

אגף המשפחות השכולות, וגם הם תלויים בזה, אז אתם עכשיו מענישים אותם. אני לא נותן לאף אחד לדבר, רק ליועץ המשפטי שיתחיל לקרוא כדי לאשר. אני מודיע לכם, אחר כך יש לי דיון על פיגומים ועגורנאים מפני שעגורנאים נופלים משם,

זה לא על חשבון ההתפרצות שלכם, שלא הייתה מוזמנת, לפחות על ידינו, ולא הוקדש לה זמן. אתם רוצים שנעשה, נעשה את זה, אבל עכשיו שיהיה ברור שכל מי שמפריע לקריאה, יוצא מהחדר במקום.

תודה רבה, אדוני. אני מהלשכה המשפטית במשרד הביטחון. אנחנו מבקשים היום את אישור הוועדה הנכבדה לעדכון התגמולים לנכי צה"ל ולמשפחות השכולות. כפי שנאמר, העדכון נעשה בהתאם להסכם משנת 1986 בין משרד הביטחון לארגון נכי צה"ל, ההסכם הוחל גם על המשפחות השכולות, כמובן. ההסכם קובע מנגנון הצמדה לשכר לסקטור הציבורי הקהילתי, וקובע כי ההצמדה תבוצע פעמיים בשנה, בחודשים אפריל ואוקטובר. במסגרת העדכון הנוכחי אנחנו מביאים לאישור הוועדה 18 צווים ותקנות. מדובר בשני סטים. בסט הראשון מדובר בהוראות שעה לכל הצווים והתקנות הרלוונטיים מאפריל 2017 ועד ל-30 בספטמבר 2017, בהתאם למדד שהתפרסם באפריל, והסט השני הוא מאוקטובר 2017, שכולל את המדד הרלוונטי שפורסם. כמובן קוימה היוועצות בהתאם לחוק עם שר האוצר, שאישר את הצווים, וכעת אנחנו מביאים את הצווים לאישור הוועדה. במסגרת הצעת החוק, שכידוע לא אושרה, ביקשנו להצמיד את התגמולים בחוקים למדד המחירים לצרכן. כאמור כל עוד זה לא מאושר אנחנו מוגבלים למנגנון הקיים. בקשר למה שנאמר, אני מסכים, ההליך ארך זמן, אנחנו מודעים לזה שההליך ביורוקרטי והוא מצריך פנייה גם למשרד האוצר, גם למשרד המשפטים, גם לביצוע תחשיבים של שיעורי התגמולים, וגם כפי שפזית ציינה, לעניין הקיזוזים בין התוספות שמשולמות באופן אוטומטי. אנחנו מודעים לכך, אבל כעת אנחנו מבקשים לקדם את העניין הזה ולהביא את הצווים והתקנות לאישור הוועדה. לפני שתתחילו לקרוא אני מבקש שתעשו בדיקה בנושא ההצמדות, האם המקדמות והתשלומים מכסים את מלוא ההצמדות לפי החוק הקיים. אני רוצה לקבל את זה בתוך שבוע, כל עוד שאני פה, כדי שאני אוכל לפעול.

המענק המיוחד שהועבר למשפחות השכולות כבר בטיפול, כבר הועבר? הוא משולם בתגמולי דצמבר.

מה שיגיע למשפחות ב-1 בינואר? הוא ישולם בתגמולי דצמבר, וזה אומר ב-1 בינואר. על מה מדובר? מענק מיוחד של 1,400. זה להורים השכולים. מה עם אלמנות? מה שאושר אושר. לא פתחתי דיון. בבקשה, תעבור לקריאת התקנות. כפי שהיועץ המשפטי של משרד הביטחון אמר יש לנו כאן שני סטים. אני אתייחס לסט הראשון שהוא מאפריל 2017 עד 30 בספטמבר 2017,

שהוא הוראה קבועה מה-1 באוקטובר 2017. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(הוראת שעה), התשע"ט-2018 " בתקנה 17(א)(3) בפסקת משנה (א), במקום "62.4%" בא "63.2%" ובמקום "91.2%" בא "92.4%"; בפסקת משנה (ב), במקום "91.2%" בא "92.4%" ובמקום "130%" בא "131.8%"; בפסקת משנה (ג), במקום "130%" בא "131.8%" ובמקום "182.2%" בא "185%". תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בניסן התשע"ז (1 באפריל 2017) ותוקפן עד יום י' בתשרי התשע"ח (30 בספטמבר 2017). עכשיו אני מקריא את הצו שייכנס לתוקף מה-1 באוקטובר 2017. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(תיקון), התשע"ט- 2018 1. בתקנה 17(א)(3) בפסקת משנה (א), במקום "62.4%" יבוא "64.3%" ובמקום "91.2%" יבוא "94%"; בפסקת משנה (ב), במקום "91.2%" יבוא "94%" ובמקום "130%" יבוא "134.1%"; בפסקת משנה (ג), במקום "130%" יבוא "134.1%" ובמקום "182%" יבוא "187.9%". התחילה של התקנות האלה ביום י"א בתשרי התשע"ח (1 באוקטובר 2017). וזו תהיה ההוראה הקבועה. אני עובר לצו הנוסף תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה.

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(הוראת שעה), התשע"ט-2018. בתקנה 1 במקום הטבלה יבוא: "(א) הסעיף, תוספת בשקלים חדשים (1)סעיף 7 369.48 (2)סעיף 8(ב) 708.76 (3)סעיף 8(ג) 708.76 בתוספת 453.83 בעד כל יתום שלאחר הראשון (4)סעיף 8(ד) 369.48 (5)סעיף 9(א) 453.88 (6)סעיף 13ב(1) 453.88 (7)סעיף 13ב(2) 453.88 בתוספת 453.88 בעד כל יתום שלאחר הראשון (ב) לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול 453.88 לפי סעיף 8(ב) או 8(ג) והיא אם ליתום של הנספה שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים.

לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול 1,122.5 בתוספת 752 בעד כל יתום, לפי סעיף 8(ד) והיא אם ליתום של נספה שמלאו לו 21 שנים וטרם מלאו לו 24 שנים. (ד) לאלמנה של נספה שטרם מלאו לה 60 שנה 1,183.7, היא תהיה זכאית לתגמול לפי סעיף 8(ד) והיא אם ליתום או ליתומים של הנספה שמלאו להם 24 שנים ויותר. (2)בתקנה 1א לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), במקום "680.2" יבוא "689.18". בתקנת משנה (ג)(8) במקום "660.04" יבוא "668.93" ובמקום "ו-528.04" יבוא "ו-535.15". (3)בתקנה 1ב לתקנות העיקריות, במקום "19,798" יבוא "20,065". התחילה של התקנות האלה הוא מ-1 באפריל 2017 ועד ה-30 בספטמבר 2017. זה הסט הראשון וההוראות הקבועות, אני אעבור על זה שוב מהר לפי הסעיפים. שוב תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון),

זה הסט השני שמעדכן את תקנות משפחות חיילים.

הסעיף - תוספת בשקלים חדשים סעיף 7 375.85 סעיף 8(ב) 720.99 סעיף 8(ג) 720.99 בתוספת 461.66 בעד כל יתום שלאחר הראשון סעיף 8(ד) 375.85 סעיף 9(א) 461.71 סעיף 13ב(1) 461.71 סעיף 13ב(2) 461.71 בתוספת 461.71 בעד כל יתום שלאחר הראשון (ב) לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול 461.71 לפי סעיף 8(ב) או 8(ג) - - - (ג) לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול 1,141 בתוספת 764.97 בעד כל יתום, לפי סעיף 8(ד) - - - שמלאו לו 21 שנים וטרם מלאו לו 24 שנים. (ד) לאלמנה של נספה שטרם מלאו לה 60 שנה 1,204.12 - - - והיא אם ליתום או ליתומים של הנספה שמלאו להם 24 שנים ויותר. תיקון תקנה 1א בתקנה 1א לתקנות העיקריות, (1)בתקנת משנה (א), במקום "680.02" יבוא "701.06". (2)בתקנת משנה (ג)(8) במקום "660.04" יבוא "680.46" ובמקום "ו-528.04"

"544.38". תיקון תקנה 1ב בתקנה 1ב לתקנות העיקריות, במקום "19,798" יבוא "20,411". זה הסט השני, מ-1 באוקטובר 2017. אני עובר לתקנות הנכים (טיפול רפואי)(הוראת שעה), התשע"ט-2018. בתיקון תקנה 14א בתקנה 14א(א) במקום "130%" יבוא "131.8%" ובמקום "168" יבוא "170.9". אלה תקנות שיתחילו מ-1 באפריל 2017 ועד ה-30 בספטמבר 2017. הסט השני זה באותן תקנות. במקום "130%" יבוא "134.1" ובמקום "168.6" יבוא "173.8". התחילה של התקנות האלה זה ב-1 באוקטובר 2017. אני עובר לצו הנכים, שהוא מתקן את חוק הנכים. צו הנכים (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשע"ט-2018. שיעור השכר הקובע 1. השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה 160% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה. שיעור תגמול מחוסר פרנסה 2. תגמול מחוסר פרנסה כאמור בסעיף 6(ג) ו-(ד) לחוק יהיה לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 63.2% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד, 92.4% מהדרגה הקובעת, לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% 92.4% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד, 131.8% מהדרגה הקובעת, לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% 131.8% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד, 170.9% מהדרגה הקובעת. הדרגה הקובעת 3. הדרגה הקובעת לעניין סעיף 6(ג) לחוק תהיה סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה. התגמול לנכה נצרך 4. התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 7(א) לחוק יהיה 195.1% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ואם יש לנכה ילד, 216.5% מהדרגה הקובעת. תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת

כאמור בסעיף 7ד לחוק לא תעלה על 120.7% מן המשכורת המשולמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי. זה צו שמתחיל ביום 1 באפריל 2017 ועד 30 בספטמבר 2017. אנחנו עוברים לסט הבא, שהוא - - - עד עכשיו קראת את הוראת השעה, עכשיו אתה קורא את הוראת הקבע. אולי נעבור בכל תקנה ונגיד מה הסכומים האמיתיים. לגבי השכר הקובע זה יהיה - - - זה יהיה 162.8%. תקנה 2(1) מ-10% עד 18% 64.3%, ואם יש לנכה ילד 94%. (2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% 94% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד, 134.1%

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% 134.1% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה ילד, 173.8% מהדרגה

תקנה 3 היא אותה תקנה הדרגה הקובעת. בתקנה 4, בסעיף 7(א), זה יהיה 198.4%, ואם יש לנכה ילד, זה יהיה 220.2% מהדרגה הקובעת. ותוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת, כאמור בסעיף 7(ד) לחוק יהיה 122.8%. צו הנכים הקודם בטל ותחילתו של הצו יהיה ב-1 באוקטובר 2017. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית)(הוראת שעה), התשע"ט-2018. תיקון תקנה 10 בתקנה 10(א)(3) במקום "62.8%" יבוא "63.6%". והתחילה של זה ב-1 באפריל 2017 ועד ה-30 בספטמבר 2017. ואנחנו עוברים להוראה הקבועה, ששם יהיה קבוע בתקנה 10(א)(3) במקום "62.8%" יבוא "64.7", והתחילה של התקנות האלה יהיו ב-1 באוקטובר 2017. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(הוראת שעה), התשע"ט-2018.

11(א)(4), במקום "62.8%" יבוא "63.6%". ותחילתן של התקנות האלה זה ב-1 באפריל 2017 עד ה-30 בספטמבר 2017. אני עובר להוראה הקבועה של אותן תקנות, ובתקנה 11(א)(4), במקום "62.8%" יבוא "64.70%". ותחילתן של התקנות האלה הוא ב-1 באוקטובר 2017, שזאת ההוראה הקבועה. אני עובר. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון צרכים מיוחדים)(הוראת שעה), התשע"ט-2018. בתקנה 1 לתקנות הנכים שקראנו, בהגדרה "משקולת" במקום "83.62" יבוא "84.75". ההוראה הזאת היא מה-1 באפריל ועד ה-30 בספטמבר 2017. אני עובר להוראה הקבועה. בתקנה 1 בהגדרה "משקולת", במקום "83.62" בא "86.21". והתחילה של התקנות האלה הוא ב-1 באוקטובר 2017. אני עובר לצו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התשע"ט-2018. 1. לעניין סעיף 8(ב) לחוק יהיה כתוב "273.7% מהדרגה הקובעת כאמור בסעיף 8(א)

2, תגמולים לשכולים. " התגמול החודשי לעניין סעיף 10(א) לחוק, הוא 109.6% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי. 3. - - - בשכולים הכוונה רק הורים שכולים? כן. למה ככה ההגדרה? מה קרה לאלמנות וליתומים?

ממש לא... יש התייחסות לאלמנה. עד עכשיו - - - לא קיבלת את רשות הדיבור. בואו נסיים את הקריאה. 3. "התגמול החודשי לעניין סעיף 13ב(1) לחוק הוא 143.6% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה." זה צו הוראת השעה מ-1 באפריל עד ה-30 בספטמבר 2017. ועכשיו התגמול בסעיף 8ב(1)

יהיה 278.4% מהדרגה הקובעת כאמור בסעיף 8א לחוק. 2. לעניין סעיף 10(א) לחוק זה יהיה 111.5%. התגמול החודשי לעניין סעיף 13ב(1) לחוק הוא 146.1%. צו המשפחות הקודם שקראנו יתבטל, והתחילה של צו זה הוא ב-1 באוקטובר 2017. אני עובר לצו נוסף, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(מענק נישואין ליתום)(הוראת שעה), התשע"ט-2018. במקום סעיף 2 לצו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(מענק נישואין ליתום), התשמ"ב-1982 יבוא: "סכום מענק הנישואין 2. קצין תגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29א לחוק, מענק נישואין בסכום של 138,669 שקלים חדשים". תחילתו של הצו הזה הוא ב-1 באפריל 2017 ועד ה-30 בספטמבר 2017. בצו החדש הסכום מתעדכן כך שהוא יהיה 141,060 שקלים חדשים, ותחילתו של הצו הזה יהיה ב-1 באוקטובר 2017. זה כל סט הצווים שהובאו

אנשי אגף השיקום ואנשי המשפחות רוצים להגיד משהו?

יושבת-ראש ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. קודם כול, אני רוצה לברך על כל העלאה. כל דבר מתקבל בברכה. תודה. בבסיס אני רוצה לומר שהרבה מאוד חוקים ותקנות נחקקו בשנת 1950, כשהם ממש לא ריאליים לימינו. אני התאלמנתי במלחמת יום כיפור, התגמולים שלי אז היו מעל השכר הממוצע במשק, היום הם עומדים על הרבה פחות מהשכר הממוצע במשק. אפשר לבדוק את זה ולראות מה השכר הממוצע במשק. הוא הרבה מעל למשכורת שאנחנו מקבלים. אני מבקשת לדון בעניין הזה בדחיפות, כי זו נקודה שחשובה לנו מאוד מאוד והיא כוללת את כלל האלמנות שלנו, ויש לנו אלפי אלמנות שקובלות על השכר הנמוך.

אני מדברת בשמי. יש לנו נציגות של הוועד המנהל שלנו, שמחזקות את ידיי באמירה הזאת. אני מבקשת מאוד לטפל בנושא הזה. עוד מישהו רוצה להתייחס? בבקשה. אני מהוועד המנהל של ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. אני קצת מתקשה לברך כמו היושבת-ראש שלנו, מפני שאנחנו מרגישות מתוסכלות מאוד כל הזמן להיאבק ולהיות על המשמר. אנחנו הדיוטות, אבל בנו מדובר. מדובר על תוספת של 1.6, של 1.8, כשאני לא יודעת מה המשמעות. המשמעות היא שאנחנו מתקשים היום. עם זה לא הולכים למכולת. אנחנו גם מייצרים את הדור השני, דור שמתחיל מעבר לשכול בנקודה הרבה יותר נמוכה מכל אחד שמתקשה במשק, כי גם התוספת שניתנת היום לעזרה בנישואים או בדיור איבדה את ערכה מול מה שהיה לפני 20 שנה, כשיתום היה יכול להיעזר במענק הזה, וזה היה משמעותי הן ברכישת דירה או הן ברכישת עסק. היום ה-141,000 האלה הם לעג לרש, וככה לכל הטבה שנמצאת ואנחנו עומדים להפוך אותה לחוק או לעגן אותה בחוקים, היא לא משמעותית. השאלה שאנחנו באמת שואלות כאן. האם בזה שנסכים לחוקק את החוק הזה, לצלם את המצב הקיים, מה יקרה בעוד שלושה חודשים? האם נחזור לנקודת ההתחלה? אין לנו לחזור לנקודת ההתחלה. מי שהיה איתנו לא נמצא שם בנקודת ההתחלה. יבואו ויגידו: אתם חוקקתם את החוק, הסכמתם עליו, תחפשו את החברים שלכם. אז נתחיל שוב במאבק הזה? אני מבקשת להורות למשרדים שמטפלים בזה לעדכן את ההטבות, לא לפי כל מיני סיסמאות, סקטור ציבורי כזה או אחר. אנחנו צריכים לקבל הטבה ריאלית, וריאלית זה אומר לפי השכר הממוצע במשק. תודה. אני מהמגזר הבדואי, אני גר בצפון. המשפחה שלי מאז קום המדינה שכלה יותר מ-35 חללים. אני פונה למשרד הביטחון, אף אחד לא בא ומבקר את היתומים, אף אחד לא מבקר אותם חוץ מפעם אחת בשנה בחג הקורבן. למשפחות הקורבנות קשה מאוד אצלנו במגזר, ואף אחד לא בא לבקר אותן, אף אחד לא שואל עליהן, זה לא מעניין אף אחד, חוץ מהמשכורת לאלמנות במגזר הבדואי. במגזר הבדואי יש יותר מ-300 חללים למען מדינת ישראל, ואף אחד לא יודע על זה. דוד שלי ובן דוד שלי נפלו באסון המסוקים, בעלה של דודה שלי נהרג בלבנון, יש לנו משפחה אחת ששני הבנים שלה נהרגו בצבא,

לאישה אחת שני בנים. אף אחד לא בא לבקר אותה, אף אחד לא בא ושואל מה שלומה, מה חסר לה, מה אין לה. אנחנו לא באים לבקש הטבות, אלא מה שמגיע. כמו שמגיע למשפחה יהודית אני רוצה שגם משפחה בדואית תקבל את זה.

אני יכולה להגיב על זה?

כן, גברת.

נפגעת טרור.

מייצגת את הבית בירושלים. בירושלים אנחנו מעל 1,000 בתי אב, ואנחנו תלויים בארגון היציג. יש לנו קושי להגיע איתו למצב של הלימה, והייתי רוצה ליידע על זה בדקה ה-99 לפני שהכנסת מתפזרת. בירושלים יש כמה מגזרים, אם זה קהל דתי, קהל שלא יודע להביע את עצמו, והם נמצאים בקשיים מאוד מאוד גדולים,

היינו רוצים ליידע את הוועדה שאנחנו מאוד רוצים שתתנו לנו יד, שנוכל להקים מחוז בירושלים, כמו שיש בארגון נכי צה"ל, שיש להם את המחוזות לכל סניף בנפרד. תודה רבה. אני אגיד קודם משהו במהות, ואז אני אסגור פה מהלך שבעיניי יש מקום לסגור. אני מצטרפת לדברים של תמי. אני חושבת שבנקודת זמן מסוימת חבריי במשרד הביטחון ובמשרד האוצר, שבאמת עושים עבודה אנחנו מכירים 22 שנה, נעשית עבודה תמידית לדעתי אנחנו הולכים ומתקרבים לנקודת הזמן שבה תצטרך להיפתח ראייה יותר כוללנית על שאלת המשפחות השכולות ונכי צה"ל, ומתוך כך גם המשפחות השכולות ונכי פעולות האיבה. גם אני מרגישה שאנחנו קצת רודפים אחרי הזנב של עצמנו באין-סוף תיקונים. אנחנו נמצאים היום בסוף דצמבר 2018, ואנחנו רטרואקטיבית על ה-1 באוקטובר 2017, ואנחנו בתהליך הזה הרבה שנים. יש פה אלמנות ותיקות ונכים שנפצעו לפני שנים רבות, וסוחבים גם את האבל והנכות חוץ מההתמודדות היומיומית. עם זאת, אני מבקשת, אדוני, מכיוון שזה כנראה הדיון האחרון שלך, כיושב-ראש הוועדה, בנושאים האלה, להגיד לכל מי שכאן ודרככם

להורים, לאחים, לאלמנות, ליתומים, לנכי צה"ל, למשפחות הטרור ולנכי הטרור, שבראשות חבר הכנסת אליי אלאלוף בארבעת השנים האלה, בשלוש השנים וחצי האלה נעשתה

עבודה אדירה בשביל המשפחות השכולות והנכים. בדבר הזה שהוא בא לפה פעם אחר פעם בכאב גדול, יש עוד הרבה מה לתקן, יש עוד דרך ארוכה שצפויה לנו בשאלות גדולות, שהן גם שאלות שבסוף החברה הישראלית תצטרך לתת עליהן את הדעת, מי בתוך הדלת הגדולה הזאת של משפחות שכולות ונכים, איך אנחנו מאזנים, איך אנחנו מוצאים את הדרך הנכונה, כמו שהציג פה מר רחאל, לא לשכוח חלקים בחברה הישראלית שאולי הם פחות נכנסים בדלת הראשית. אני אומרת את זה גם כחברת כנסת, אבל בעיקר בעיקר כחלק ממשפחת השכול.

שבזכותך נעשתה פה עבודה אדירה. הנחית את הנהלת הוועדה, את הייעוץ המשפטי של הוועדה, ואני יודעת כמה שעות ישבת במשרד הביטחון ובמשרד האוצר, כדי להביא אפילו את התיקונים שלפעמים נראים קטנים, אבל הם עוד צעד ועוד צעד בדרך להסתכלות היותר רחבה שנדרשת ביחס לדבר הזה. תודה. 11:30, ואני באיחור של חצי שעה, אני סוגר את הישיבה. תקצרו בבקשה.

בשמי ובשם קהילת נכי צה"ל אנחנו מברכים אותך מאוד על עבודת הקודש שעשית פה במשך ארבע השנים למען נכי צה"ל, מברכים מכל הלב ומעריכים את זה עד עומק נשמתנו. אני מברך על ההעלאה, העלאה מינורית שבמינורית, אני שמח שהעלו את המשקולות מ-83 ל-84, העלאה גדולה מאוד, בעוד שכר המינימום במשק הוא יותר גבוה מהתגמולים של נכי צה"ל. מה עשתה מדינת ישראל? היא עשתה עוול לנכי צה"ל. היא עשתה קיצוץ רוחבי של 1.5% בכל משרדי הממשלה, לגמלאי המשטרה ובתי הסוהר, ונכי צה"ל נשארו באוויר.

אותם גמלאים שעכשיו ברגע זה עושים סקי ביוון או בשוויץ, וחלק מהם עושים מסאג'ים בפיליפינים - - - בעוד נכי צה"ל נמקים בבית, אם יש להם בית. זה היה עוול, ואני מבקש שבפעם הבאה שלא נשב עכשיו בפתחה של 2019 ונדון על העלאות של 2017. תודה. הרבה תודה לך, היושב-ראש. כבודו, אני בן 33 היום, אני נפצעתי בצוק איתן לפני ארבע שנים וחצי. הכירו בי בהתחלה במשרד הביטחון ואחרי זה אמרו לי: לא,

נפצעתי פיזית וגם נפשית, כבודו. אני נלחם איתם היום, אני בבית משפט נלחם איתם. אין לי כסף לשלם, אין לי כלום. ספר לו מה עשית בצבא. הייתי גשש וגם נהג בציר הכי מסוכן במדינה. אני בלמתי מחבלים, תפסתי בידיים, חיסלתי מחבלים. אני אגיד לך אשכרה מה זה. יש לי טראומות,

יש לי פציעות, אני צריך טיפול. בהתחלה הם הכירו בי, עכשיו הם אומרים שהם לא מכירים בי. זה מה שאני רוצה, שתעזרו לי, זה הכול. אני לא מבקש כלום.

נכה צה"ל פיזית ונפשית. קודם כול, רציתי לברך אותך על כל העבודה שנעשתה פה בנושא החוק. אני מקווה שיהיה לזה המשך. יש נושא כאוב שאני רוצה להעלות אותו שוב, ביטול מבחן ההכנסה, שזה עוול לנכי צה"ל שמופלים לרעה מול מגזרים אחרים. מדברים על העוול הזה כבר הרבה הרבה שנים. אם יש דרך אני לא מבין את חוקי הפרלמנט בדיוק אולי הוראת שעה, אם יש איזו דרך לתקן, זה מה שנתי ניסה לומר, שיש נכי צה"ל פגועים קשה שהם מגיעים לסף רעב, ומבחן ההכנסה מוריד אותם עוד ועוד. אם יש דרך, זה יהיה דבר ענק. אני מצטער להגיד לכם, חברים, קודם כול, ליבי אתכם, זה אפילו מרגיש רע שאני אומר את המשפט, זה נראה טבעי. אני יודע מה זה סבל, ראיתי פה סבל, ראיתי סבל שלא טופל. המערכת כשלה, ואני לא מתבייש להגיד, ואמרתי את זה לאורך 23 דיונים שקיימנו בנושא הזה, אל תשכחו. לא אמרו לי שהייתה ועדה שעשתה את זה לפני. אני לא מחפש מחמאות ותודות. אני נכשלתי מפני שלא גמרנו את החוק. התחננתי שנעשה הכול זו השחצנות היחידה שאני מעז חשבתי שתפסתי את הנושא והייתי יכול לקדם אותו טוב יותר. נכשלתי בזה. נכשלתי, ואסור לי להיכשל. ידעתי שיקדימו את הבחירות. קיימנו 23 דיונים, יותר מ-100 שעות דיונים פה בוועדה. מי שיש לו ניסיון יודע להשוות. רצינו להתקדם, והתקדמנו. בהרבה מאוד סעיפים התקדמנו שונה ממה שהמשרד הביא לפה. תיקנו הרבה דברים. אני מקווה שהנציגים שלכם ואתם בעצמכם תדעו לשמור על מה שהתקדמנו, למרות שלצערי לא סיימנו. ההערות שלכם כל כך נכונות, קשה לי להתווכח, אני אפילו לא אנסה לנחם אתכם. המערכת לקויה, המערכת של משרד הביטחון שמטפלת בפצועים,

ומשפחות שכולות פחות, טעתה, טועה. אז מה אתה מציע? אני מנומס, שמעתי את כולם בלי להפריע. פה אני מסכם, אל תפריעו לי. היא טעתה, היא חייבת לעשות חשבון נפש מינהלי, ארגוני, טיפולי. לא יכול להיות שהחבר שהגיע מהצפון אומר לנו על המשפחות שלהם, והמשפחות הבדואיות במיוחד, אתם יודעים במה זה עולה להם לעומת המשפחות היהודיות. איבדתי את אישתי, כבודו. שלוש פעמים היא ברחה ממני. אני יכול להבין את הסבל של כל אחד. זה לא קופסאות, אף אחד לא דומה לשני, והמשרד חייב להתייחס לכל אחד ואחד. לא לדבר על האלפים, זה לא מעניין. אפשר להגיד משהו?

אני מסיים. אמרתי את זה, אדוני היקר. אני מתנצל. אני עוד לא דיברתי. אין לי יותר זמן. הזמן לא שלי. אני רק רוצה להגיד שלמחסניות ולנשק אתם יכולים לדאוג לנו, לזה אין בעיה. לנצח בקרבות אנחנו מנצחים בשבילכם, ולא אמרנו "הפסדנו". אנחנו ניצחנו. מה קרה, אתם לא יכולים לנצח בשבילנו? אנחנו הלומי הקרב, מתמודדים עם מפלצות מולנו, מפלצות, שהם לא באות לפתור לנו את הבעיה, הם באות למשוך את הזמן, גם הוועדה הזאת. כל ההתכנסויות, כל הזמן שהשקענו לבוא לפה, זה בשביל כלום. לא השגתם כלום להלומי קרב. הינה עובדה, אותם אנשים עולים אליך לפה וצועקים ואומרים שהם בתחתית השפל. אני מבקש שקט. אין לי ברירה, אלא לבקש להפסיק את הדיון פה. אני מביא את מה שנקרא פה, התקנות השונות, לאישור הוועדה. מי בעד? הצבעה בעד, 3 נגד, אין

אני מודה לכם.

כשאני לא פה.

אני רוצה להגיד לך כמי שנמצא פה הרבה שנים, אני חושבת שקבעת סטנדרט מעולה לדיונים בוועדה. נכון שיש הרבה חוסר רצון ממה שהגענו אליו, אבל אני חושבת שסללת את הדרך והוועדה הזאת לא תהיה מה שהייתה קודם, ותמיד היא תהיה קשובה לנו, לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה. בשם נפגעי פעולות איבה אני מודה לך על הסבלנות, אורך הרוח וזה שזה מקום לכולנו להשמיע את מה שאנחנו רוצים להגיד. יישר כוח ודרך צלחה לך איפה שתמשיך. יושב-ראש הוועדה, גם בשם ארגון נכי צה"ל ונכי צה"ל, אני מבקש לברך אותך על העשייה, על העשייה המקצועית, המעמיקה והעניינית. ליווית אותנו במשך ארבע שנות עבודה, עבודה מאומצת וראויה לשבח. תודה רבה ובהצלחה.

הישיבה נעולה.